אנחנו נמצאים בדיון שני בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 69) (ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ"ב 2021, הצעת חוק ממשלתית, שאליה הוצמדו ארבע הצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת שלמה קרעי ואחרים, של חבר הכנסת דסטה גדי